אנחנו פותחים את הדיון הבוקר של ועדת העבודה והרווחה. היום יום רביעי, 19 בינואר 2022, י"ז בשבט תשפ"ב. השעה היא 9:10. הבוקר התחלנו מעט באיחור מאילוצים טכניים,

יש לנו הבוקר דיון חשוב מאוד. אני מברכת כמובן על החלטת שר האוצר לקדם את החלת ימי הבידוד גם על עצמאים.